אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר-היום: 1. הצעת אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה רשימה שסימנה 16-427-20. 2. הצעת אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין רשימה שסימנה 16-430-20. מי מציג את הנושא?

אני מנהל תחום בכיר, מוסדות ציבור ומלכ"רים. חברי ועדת הכספים

וחבר הכנסת ינון אזולאי, ממלא מקום יושב-ראש ועדת הכספים, אני מתכבד להביא לאישורכם רשימה של מוסדות ציבור לאישורה, לפי סעיף 46. מס' הרשימה הוא 16-427-20 והיא מובאת לפי המתכונת החדשה של הנוהל החדש,

לכן מספר העמודים הרב שיש בפניכם, לאישורכם.

מיקי? עמודה מס' 1 תסדרו לי לעבוד שם מינון פיננסי חברתי,

652,000 שקלים, 54,333 שקלים לחודש.

הוא אמר שהוא מוכן להתחלף איתך עכשיו. אני

אתה רוצה לראות את התלוש שלי בכנסת? ארז, אתה מכיר את זה?

מכיר את זה, וזה עומד בנהלים. ראיתי את המיילים ששלחת לי לגבי שכר מנכ"ל של אחרים,

על מנת למנוע מעמותות לחכות את כל פרק הזמן הזה ולחסוך

סיכמנו עם רשם התאגידים שהוא נותן אישור הגשת מסמכים, וככה אנחנו מאשרים אותם רק

פה, בוועדת הכספים?

כתוב בסעיף 4 שהן יוארכו בכל פעם בשלוש שנים נוספות,

אם העמותה לא המציאה לך ניהול תקין אחרי שנה? אני פשוט לא מחדש לה את האישור. יש לי כוכבית במחשב, מה שקורא לי תיק ת"ת, והיא לא

היא גם הומלצה לשנה אחת בלבד. עמותה מס' 119 בית הכנסת ישועות אריה, בני ברק אין ניהול תקין בתוקף.

הדבר,

זה עוול, ואין מילה אחרת. לתת להם פעם בשנה 3,000 שקל, זה פשוט לצחוק עליהם. חייבים להביא תיקון לנושא הזה, ואתה גם

האקדמאים לקידום החברה הערבית בנגב (ע"ר) 580470193 המרכז למחקר וישום חקלאי ע"ש חיים מולכו (ע"ר) 580240984 תורת חסד, סלאנים (ע"ר) 580650158

בית שמש (ע"ר) 580549129 בית הכנסת הספרדי - מושב חדיד (ע"ר) 580610616 חסדי דויד ושלמה (ע"ר) 580639169 תואר